אני מתכבד לפתוח את ישיבת הועדה בנושא 'עדכון שיעורי התגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים. בבקשה. שלום לכולם. אנחנו נמצאים כאן כדי להעלות את הצווים של תגמולי נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים. ישנן שתי תקופות: התקופה הראשונה מה-1 באוקטובר 2018 ועד ה-31 במרץ 2019, והשינוי השני

אני אתן לך איזה צו מהם. הנה: " בסעיף 1 לחוק בהגדרת השכר הקובע, במקום 164.2% נאמר: 166.7%. בסעיף 4(א) לחוק במקום 2340 שקלים חדשים נאמר: 2375 שקלים חדשים. זה לגבי הוראת השעה.

הרטרואקטיבית. אבל באופן שוטף הסכום עולה מ-2340 שקלים ל-2400 שקלים. הם רואים עכשיו בתלוש שינוי מ-2340 ל-2400. זה המינימום. 2400? 2380. יש לי שאלה: למה כשמדובר בניצולי שואה, למה צריך לחכות שנה שלמה כדי לאשר רטרואקטיבית כדי - - - אז צריך לשנות את החוק. אנחנו שינינו את זה שהמדד יהיה מדד גבוה. חשוב לומר - - - אורלי, צריך לשנות את החוק. אבל גפני, למה כשמשלמים רטרואקטיבית החישוב הוא נמוך יותר מאשר - - - - - - רטרואקטיבית. מי משיב? - - - האופי של המדד הזה, אני רק אסביר: אנחנו חשבנו בהתחלה לשנות את המדד ולהצמיד למדד המחירים לצרכן, כדי שזה יהיה שוטף ולא רטרואקטיבי. אבל, בגלל שזה מדד מיטיב, והוא לוקח בחשבון את כל תוספות השכר במגזר הציבורי, כולל מספר אוכלוסיות במשק מורים, רופאים ועובדי ציבור זה מדד שלא רצינו לשנות אותו.

המחיר שבצדו הוא פרסומו באופן רטרואקטיבי, זה אופי המדד. הצבעה. מי בעד אישור הצו ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה הצו אושר.

צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התש"ף-2019 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ה לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן,

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: קביעת שיעור השכר הקובע 1. בסעיף 1 לחוק,

במקום "203.3%" יבוא "206.7%". קביעת סכום מינימום 2. בסעיף 4(א1) לחוק, במקום "2,340 שקלים חדשים" יבוא "2,380 שקלים חדשים".

מוגדל לפי הכנסה 3. בסעיף 4א(א) לחוק, במקום "209.3%" יבוא "212.9%". תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט (1 באפריל 2019). עד כאן. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התש"ף -2019 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן,

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: הוראת שעה בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשע"ט (1 באוקטובר 2018) עד יום כ"ד באדר ב' התשע"ט (31 במארס 2019) יראו כאילו, בסעיף 1 לחוק, בהגדרת "השכר הקובע", במקום "164.2%" נאמר "166.7%". בסעיף 4א(ב) לחוק, במקום "2,340 שקלים חדשים" נאמר "2,375 שקלים חדשים". בסעיף 4ב(ג) לחוק, (א)בפסקה (1), במקום "65.1%" נאמר "66.1". (ב)בפסקה (2), במקום "95.1%" נאמר "96.5%". (ג)בפסקה (3), במקום "135.5%" נאמר "137.5%". בסעיף 4ג(א) לחוק, במקום "209.3%" נאמר "212.4%". בסעיף 4ד(א) לחוק, (א)בפסקה (1), במקום "153.7%" נאמר "156%". (ב)בפסקה (2), במקום "157.5%" נאמר "159.9%". (ג)בפסקה (3), במקום "171.9%" נאמר "174.5%". בסעיף 13א(ב) לחוק, במקום "149.1%" נאמר "151.3%". בסעיף 13א(ב1) לחוק, בפסקה (1), במקום "130.9%" נאמר "132.8". בפסקה (2), במקום "134.8%" נאמר "136.8%". בפסקה (3), במקום "149.1%" נאמר "151.3%".

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הצו אושר.

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התש"ף-2019 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן,

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: קביעת שיעור השכר הקובע בסעיף 1 לחוק, בהגדרת "השכר הקובע", במקום "164.2%" יבוא "167%". קביעת סכום מינימום בסעיף 4א(ב) לחוק, במקום "2,340 שקלים חדשים" יבוא "2,380 שקלים חדשים". קביעת שיעור תגמול למחוסר פרנסה בסעיף 4ב(ג) לחוק,

במקום "65.1%" יבוא "66.2%". (ב)בפסקה (2), במקום "95.1%" יבוא "96.7%". (ג)בפסקה (3), במקום "135.5%" יבוא "137.8%". תגמולים מיוחדים בסעיף 4ג(א) לחוק, במקום "209.3%" יבוא "212.9%". תגמול לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה בסעיף 4ד(א) לחוק,

במקום "153.7%" יבוא "156.3%". (ב)בפסקה (2), במקום "157.5%" יבוא "160.2%". (ג)בפסקה (3), במקום "171.9%" יבוא "174.8%". תגמולים אחרי פטירתו של נכה בסעיף 13א(ב) לחוק, במקום "149.1%" יבוא "151.6%". תגמולים אחרי פטירתו של נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה בסעיף 13א(ב1) לחוק, (א)בפסקה (1), במקום "130.9%" יבוא "133.1%". (ב)בפסקה (2), במקום "134.8%" יבוא "137.1%". (ג)בפסקה (3), במקום "149.1%" יבוא "151.6%". תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט (1 באפריל 2019). עד כאן. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הצו אושר. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התש"ף-2019 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 24 ו-27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשע"ט (1 באוקטובר 2018) עד יום כ"ד באדר ב' התשע"ט (31 במארס 2019), יראו כאילו בתקנה 14א(א)(1) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשט"ו-1955, (1)במקום "175.5%" נאמר "178.1%". (2)במקום "135.4%" נאמר "137.4%".

מי בעד אישור הצו ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה הצו אושר. הצו אושר. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התש"ף-2019 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 24 ו-27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 14א בתקנה 14א(א)(1) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשט"ו-1955 (1)במקום "175.5%" יבוא "178.4%". (2)במקום "135.4%" יבוא "137.7%". תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט (1 באפריל 2019). עד כאן. מי בעד אישור הצווים ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה הצו אושר הצו אושר.

בבקשה. אני מבקש להביע תודה לוועדת הכספים וליושב-ראש שלה, יושב-ראש הועדה היחידי בתוך הכאוס הפוליטי שקיים. מדובר פה בין היתר על נכי המלחמה בנאצים. גבירותי ורבותי, האם אתם מודעים לעובדה שהצעיר שבין האנשים הללו הוא היום בן למעלה מ-90? החישוב הוא שהוא היה צריך להילחם בנאצים עד שנת 1945, מאז עברו 85 שנים, אז אנא קחו זאת בחשבון וקחו בחשבון שהמאבק של ניצולי השואה שעברו את הגיהינום הזה עוד לא תם, ואנחנו נמשיך במאבק בעזרתו האדיבה של הרב גפני ושל ועדת הכספים, כי יש עדיין דרך ארוכה. כל מה שנעשה עד עכשיו נעשה בשיטת טלאי על גבי טלאי, וכשהמצב יירגע מעט אנחנו נמשיך במאבק שלנו בעזרתכם האדיבה. תודה מרדכי. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:09.